אני פותח את הדיון בנושא טיוטת צו המונחת לפנינו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית),

אנחנו מיד נבקש את ההסבר וניגש להצבעה. אני מזכיר שהצו הזה קשור לחקיקה של צמצום השימוש במזומן. אנחנו עסקנו

אתה צודק, וטוב שאתה מתקן.

אבל אני חושב שהדבר המרכזי שהעסיק זו העובדה שישנם עשרות אלפי מועסקים מהאזור,

הפלסטינית, במשק הישראלי, וזו

לחוק מוארכת בזה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022). תודה.

הצבעה אושר